בוקר טוב לכולם, היום יום רביעי, א' בטבת התשפ"א, ה-16 בדצמבר 2020. פותח את הדיון בנושא הצעת חוק להרחבת הייצוג ההולם של בני האוכלוסייה החרדית ברשויות ובתאגידים ציבוריים (תיקוני